אני אגיד בשתי דקות ואני אעביר את הזכות לנציגי המשרדים שהגיעו לכאן וחשוב לנו מאוד שתשמעו אותם ואת התכנית. אנחנו מלווים בוועדה את התכנית למיגור הפשיעה בחברה הערבית מהיום שהוועדה הזאת התכנסה וכמובן מהרגע שהממשלה לקחה את זה כתכנית לאומית. אנחנו רואים בהתגייסות של המשרדים הרלוונטיים בעצם